בוקר טוב לכולם.

יום ה 10 באוקטובר 2021,

השעה היא 10:08. היום אנחנו נקיים דיון ראשון בעניין פרק ז'-פריסת המועדים להמשך עבודת ההנגשה, סעיפים 14-15. מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022),

כמו שאמרה דברת יושבת הראש, להשלמת ביצוע של כל מטלות הנגישות שהיו אמורות כבר להסתיים עד ל-1 בנובמבר 2021. הרציונל בהסדר שגיבשנו,

זה יצירת איזונים נכונים והשלמה של כל המטלות נגישות שנותרו. פרק ז' שאנחנו דנים בו היום הוא החלק הראשון בתיקוני

איך גובשה הרשימה הספציפית הזאת? הכל נעשה בשיחות שהיו לנו מול המרכז לשלטון מקומי. אלו להערכתנו אותם המתקנים שהאזרחים ושהתושבים של הרשות משתמשים בהם באופן יותר תדיר ולכן שם, אמרנו שחייבים לשים אותם בסדר העדיפות הראשון. מתוך התייעצות עם

ואת זה תיקנתם בתיקון הספציפי הזה. זה אשרור של - - - אוקיי, תבדקו את עניין המדינה. עוד נקודה במסגרת ההצעות שגיבשתי. סיכמו עם

יש לנו כאן נציג ממשרד הפנים?

טוב אז תיכף אני רוצה לשמוע ממנו את העניין הזה ואת ההצהרה של משרד הפנים לגבי שני הנושאים האלה. זה גם תקציב וזה גם

אני מתאר לעצמי שהנציגים של משרד הפנים יטפלו פה. הנקודה האחרונה שאני מבקש להעלות, זה שבמהלך החודש הקרוב ייבחר נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד

זאת אומרת,

המחודשת. כן, כן וזו גם עמדת הממשלה.

גם על מזכירות ונשיאות הכנסת, גם משרד המשפטים,

גם הנציבות וכל מי שיושב כאן, כדי שיעלו את החוק הזה בקריאה ראשונה כדי שאפשר יהיה לדון

לגבי מערכת הבריאות, ההסדר הוא אחר. הוא לא קיים. למה הוא לא קיים? על זה יוכלו להסביר יותר אולי במשרד הבריאות ואולי במשרד האוצר. תודה רבה לך דן אורן.

אם זו היערכות לחירום ואפילו בעולם של מבנים, מניעת קריסה של מבנה, לצורך העניין או הערכות לשינויי האקלים היום שגורמים לנו לשריפות ולהצפות ונורא קשה להגיד לרשות

אבל אתה יודע מה היה קורה לי, כאדם פרטי אם לא הייתי עומדת בחוק? אם לא הייתי עושה את הדברים האלה? וגם עליי אני צריכה, גם את הבניין שלי אני צריכה לתחזק וגם

יש גוף ממשלתי שאמון על הנושא של - - -. אוקיי, אז תיכף אני רוצה לשמוע את הנציבות. בבקשה חברת הכנסת סטרוק.

ככה, קודם כל אני חושבת שצריכים לחשוב לא על

תמיד בהכרח המבנים שבהם נמצאים הילדים הם מבנים שהמדינה בנתה אותם. אם נרצה לומר את זה בלשון עדינה "כי המדינה לא מספיקה לבנות". זאת אומרת,

באופן שוויוני לכלל הרשויות. הסיפור הזה של 50 מיליון ₪ לרשויות הערביות הוא נשמע חלק מהבקשיש - - - שנותנים לרעם. אז בואו נבין למה, אני חוזרת ליותם. יותם ממשרד הפנים אתה איתנו עדיין בזום? רק אם אתה יכול

אני מבקשת ממך כרגע לכבד את כל הדוברים. בבקשה תסיים. תשאלי אותו לגבי הרשויות החרדיות.

מרבית הרשויות המקומיות שאינן נמצאות באיתנות תקציבית

אבל את יודעת, כל אחד שומע דברים שנוח לו. אני מציעה לא לטמון את הראש בחול ואני מציעה דבר מאוד פשוט, לבקש את הנתון כתוב ומסודר ממשרד הפנים. על מה מדובר, האם זה חלק - - - ורק

זו תשומת לב מרמת המנכ"ל או שר של משרד ועד לרמת גורמי השטח.

מפקד בשטח, זה אומר רמת בקרה ברמה הגבוהה ביות רואני חושב שאנחנו שם. אז הדיור הממשלתי מתוך 1,310 מבנים נכון לדקה זאת, הנגיש מעל 930-זה אומר מעל ל- 70% ואנחנו עד סוף השנה נהיה מעל 75%, כמו שכתוב פה בתקנות ואנחנו משתדלים לעשות

יהיו מקומות שלא נצליח הם בשוליים. אוקיי. זאת אומרת יש מספר מקומות כאלה שהם בעייתיים, אבל גם הם אתם אומרים "אנחנו מעבירים, תהיה פה העברה למקומות מונגשים, חד משמעית". נכון. עכשיו חלק מהפרויקטים שלנו, שאנשים יבינו. כשאני מדבר על להנגיש את בית המשפט בתל אביב, שהוא לא נגיש, לכל מי שחשב אחרת.

בסדר? ופה אנחנו עובדים בתיאום עם הנציבות. אנחנו התחלנו, מי שזוכר את חוק ההסדרים הקודם-חוסר אמון משווע. הנתונים שלנו מדווחים אחת לשלושה חודשים באופן

אם אני מגיע למהנדס של מועצה מקומית ואומר לו "אני צריך היתר לנגישות במבנה שהוקם על ידי הבריטים בשנת 1948" והוא אומר לי "..אני מבקש שתסדיר את ההיתר של כל המבנה.." אז הוא לא יודע על מה הוא מדבר. כי זה אומר שאני

שאני לא מבין למה הוא לא מציג את החוק שזה בסופו של יום חוק של משרד האוצר,

אז למה הוא לא בא ומציג את זה, הוא זה שדחה והוא רוצה לדחות. אז שוב

כי אחרת אין את החבילה המלאה מה שאומר שאנחנו צפויים לעוד דחיות.

דרך אגב האכיפה בהקשר הזה היא שני דברים, אחד

באיזה סדר גודל? זה כשיגיע החוק. אז רק אני רוצה, ערן. אני רוצה להגיד לך ובעיקר לך, חברת הכנסת סטרוק שאמנם

האם באמת את באמת - - - את 80 העמודים שבהצעה? אני רוצה לראות שמחר זה עולה לקריאה ראשונה,

בואי זה

אם רוצים שבאמת תהיה נגישות,

שצריכות סיוע. דבר ראשון הן צריכות תקציב,

תקציב של 60 מיליון ₪ מיועד לנגישות לרשויות חלשות

אנחנו מתחת מקצים את זה לחברות ביצוע שהתפקיד שלהן הוא לקחת את הפרויקט שנתנו לו ולבסוף להביא אישור נגישות על המבנה.

מבנה יכול להיות גם 50 קומות, שזה יהיה ברור ויש בו 40 משרדים וכל אחד עם בעלים אחר,

לכן צריך להבין בזה.

האוצר בהקשר הזה והחשב הכללי החליטו שזה נמצא בסדר העדיפויות ברמה גבוהה, הם בארבע שנים חוללו מהפכה בנושא הזה. זה רק מעיד, דרך אגב, שחלק גדול

בנאדם הולך לחנות מכולת הוא צריך נגישות אבל, אם בן אדם רוצה לקבל את השירות שלו או לקבל מידע או לזמן פגישה דרך האינטרנט או לערוך שיחה עם תרגום לשפת הסימנים עם הרופא שלו

הדברים בסופו של דבר הם לא פשוטים. עכשיו, אין חולק שהמצב שבו הדברים לא בוצעו לא תקין, השאלה מדוע זה קרה ואני חייבת לומר פה בפני הוועדה שזה לא קרה כי

אם נותנים את הזמן והמשאבים. בלי אלה אפשר לבוא בביקורת למערכת הבריאות. החוק נחקק בשנת 2005, לא היה לכם מספיק זמן? כמה זמן אתם צריכים, 70 שנה?

אני מציינת את העובדות ובחלקן יש לי הסברים טובים ובחלקן אין לי הסברים טובים. אבל העובדות הן שתקנות

הרי כולנו פה יודעים לקדם עניינים כשאנחנו רוצים לקדם אותם, אז כנראה שזה לא היה בסדר העדיפויות. שוב, אני יודעת שיש עליכם המון עומס ותאמיני לי בתור מי שייצגה את ההסתדרות

אם יש כאלה דברים וגם זה כמו שאת יודעת לבד, זו טיפה בים לעומת המחויבות שיש לכם.

העליתי את הנושא הזה כהצעה לסדר כי ראיתי כבר שבמסגרת חוק ההסדרים הממשלה מביאה דחיה

אותו ילד עם צרכים מיוחדים שלא יכול להגיע לרופא שלו, אותה קשישה שלא יכולה להגיע למשרד הממשלתי-על זה מדובר וכשאני שומע את נציגי הממשלה כאן ואני מחריג כאן

זה פשוט לא יעלה על הדעת שזה המצב ב-2021 ואני אומר עוד

נציגת משרד הבריאות אמרה שאין הרבה התקדמות כי

האם מישהו צריך לומר למשרדי הממשלה ובוודאי למשרד הבריאות, שצריך להנגיש את השירותים כדי שהאזרחים יוכלו לקבל מענה. אני פשוט, אני מוכרח לומר שעד השלב הזה התאפקתי. אני לא מצליח להבין את התשובות הללו, את הזלזול הזה,

זה פשוט עלבון לתבונה של חברי הכנסת ושל

אני רוצה רק להגיד תודה לחברת הכנסת סטרוק,

התקציב. כל מי ששמענו פה לפני כן,

כולם מדברים על תקציב. אצלינו-שום דבר.

זאת אומרת,

שום תקציב לא ניתן לנו ופה נאמר שניתן תקציב וזה לא נכון,

אני רוצה רק משפט אחד להגיד,

אתם מדברים

אני רק אוסיף עוד משפט לדבריה החשובים של חברת הכנסת פינטו, אני מתרשם מהדוברת האחרונה בסיפא של הדברים שכאילו השירותים לציבור הכללי נפגעים בגלל שיש צורך

מה עשיתם,

אבל רק קצת לדבר על מה נעשה מבחינתנו ונתונים הכי מעודכנים שאספנו,

כמו שנאמר פה לא כל שירותי הבריאות הם שירותי בריאות שלנו,

אנחנו מרכזים את כולם ומקבלים דיווחים מכל מערכת הבריאות. הקמנו אגב, מנהלת

משרד הבריאות והאוצר בנושא - - - עכשיו עמד על כך שלא יהיה שום איקס. אם כולם עומדים על אותו האיקס. אם כולם עומדים על 20%, אז לפחות שיקבעו עכשיו ויודיעו לציבור מה עם ה-20% שכבר עומדים. זה מעולה, זה דבר ראשון. דבר שני,

אני לא יודע שיש נתונים.

אני אגיד רק לחברי הכנסת שעוד לא נתקלו בנו מספיק, מרכז השלטון המקומי הוא ארגון הגג של הרשויות המקומיות. יחד עם מרכז השלטון האזורי אנחנו בעצם מייצגים את כל

בארבע השנים האחרונות נעשו הרבה דברים ואני תיכף אסביר מה עשינו ולאן אנחנו הולכים. משהסתבר לנו ששום דבר לא יעזור לנו אלא עצמנו,

אוקיי. תיכף נדבר גם על זה בקצרה. עבדנו עם משרדי הממשלה, תיכף תראו את התוצאות ועשינו גם ישיבות עם ראשי רשויות מקומיות. לחצנו גם למנות רכזי

זה כולל משרדי עירייה,

אולמות ספורט, אולמות תרבות, מועדוני נוער וכל הרשימה שאתם רואים מצד שמאל. אנחנו אספנו את הרשימה לפי מגזרים ואתם יכולים לראות את

נוכל בהמשך להביא גם נתונים הרבה יותר מפורטים במידה ואנחנו נידרש לכך. המצגת והנתונים האלה הוכנו עבורנו במיוחד לוועדה,

לגבי תקצוב, אני רוצה רגע להתחיל בשקף הזה. אני אחזור רגע למה ניתן.

אני חושב שהמדינה צריכה להביא הרבה פחות,

אתם רואים את השקף של ניצול תקציבי משרד הפנים להנגשה, למ"ס אחד עד ארבע.

בעצם מה שהמדינה נתנה בעשר השנים הראשונות,

מתוך אותם שבעה מיליארד שקל צורך שהגשתי ורובם בהליך ביצוע. בהתחלה היו לנו שנים רבות שלא

מה שנתנו עד עכשיו, אותם 56 מיליון שקל-ניתן לכל הרשויות רבותיי מדרגה אחת ועד ארבע, ללא קשר למגזר אליו הם שייכים. אז זה לגבי הנושא של

זה אומר שירושלים. שלמה אני חייב לשאול אותך שאלה. כמה הם כן הנגישו, אם זה מה שנותר אז כמה הם כבר עשו? ירושלים נמצאת בעצם בין פי חמש לפי 20, משאר הרשויות המקומיות במטלות ההנגשה שנותרו

מתקציבו הלא צבוע לטובה הנגשה ולא להיפך ואני שוב אומרת, כל החוק הזה כפי שהוא עכשיו ואני מאוד מקווה שהוא הולך להשתנות, אבל כפי שהוא עכשיו זה חוק של הלבנה וכיבוס של דחייה נוספת ובתוך ההלבנה הזאתי אני רואה הלבנה בתוך הלבנה עם הסיפור של ה-50 מיליון לרשויות הערביות, שאני לפחות עוד לא נרגעתי ממנו. זה נראה לי שבעצם ה - - - שנותנים לרע"ם יושב על חשבון ההנגשה. אני חושבת שאת עושה כאן עוול, חברת הכנסת אורית סטרוק. חבל לי שאת רוכבת רכיבה פוליטית על אנשים עם מוגבלויות וכואב לי לראות את זה. זה על חשבון אנשים עם מוגבלויות וזה פשוט מזעזע אותי ברמה האישית. זה פשוט לא לעניין, די אורית. אמרת את זה מקודם , נתתי לך להגיד את זה. זה כל כך לא רלוונטי שזה באמת, את גורמת עוול. אני ממש לא גורמת עוול. אז אני ממש לא מוכנה להשקיע בזה זמן. יש פה אנשים, נציגי משרדים שעובדים 10-20 שנים לנען אנשים עם מוגבלויות ואת עושה פה רכיבה פוליטית על הנושא הזה. זה נורא ואיום, פשוט נורא מה שאת עושה כאן בוועדה.

זה ממש לא נורא ואיום, זה נורא שאתם חושבים על הנגשה. אורית, שמענו.

בזה הסתיים הדיון הספציפי הזה. אנחנו מבקשים לשמוע עוד מילה של משרד האוצר שנמצא כאן. אני דניאל פדון, אני הנציג בענייני בריאות. נשמעו כאן טענות שמבחינת התקציב הם לא יכולים לעשות את עבודתם. איך אתה רוצה להתייחס לעניין הזה של ההנגשה? אז קודם כל נגיד שזו סוגיה מאוד חשובה, בטח בנושאי בריאות, להנגיש את שירות לכל מי שצריך וזכאי לקבל אותו. נגיד שלגבי הסוגייה של תקציב קופות החולים, בסוף השיטה שבה המערכת הישראלית עובדת היא שהמדינה מקצה דרך סל הבריאות את הכסף לקופות החולים, קופות החולים הן אלה שמנהלות את התקציב השוטף שלהם ותקציב הפיתוח.

אנחנו לא אומרים לקופת החולים "את צריכה להשקיע X כסף בנושא מסוים או בנושא אחר". כלומר היא יכולה לקחת את הכסף ולסדר את העוגה איך שהיא רוצה ולפי העדפותיה והיא יכולה להשקיע באנשיה יותר. לא, לפי הנחיות רגולטוריות.

תודה. אגף התקציבים של משרד הבריאות. שלום, ידידיה שרלו, אגף התקציבים במשרד הבריאות. כמובן, אני מסכים עם ידידי פה ממשרד האוצר לגבי העצמאות החלקית שיש למערכת הבריאות. אבל צריך להזכיר, לצד העצמאות את המחסור התקציבי השוטף שלה. זה לא גופים שרוויים בכסף וכולנו מכירים את זה וכולנו שמענו את בתי החולים העצמאיים יושבים פה לפני כמה ימים מחוץ למשכן הכנסת ולא מצליחים לסגור שנה גם בלי ליישם את כל התקנות האלה, שלרובן יש תג מחיר משמעותי. חשוב לי גם, בהתייחס לדברים שנאמרו קודם גם על נגישות מבנים וגם על נגישות שירות. תראו, אנחנו לא רוצים להצטייר כמשרד שזה לא בראש מעייניו. זה אחד הדברים הכי חשובים לנו, ממש בראש סדר העדיפויות שלנו, אנחנו מקדישים לזה הרבה זמן ומשאבים ואנחנו נמשיך להקדיש. חשוב לי גם לציין בפני חברי הכנסת. אתם לוחצים מהצד שלכם שיותקנו התקנות? מתי בפעם האחרונה לחצתם? אנחנו יושבים יום ולילה עם אנשי הנציבות שיושבים מולנו לפגישות שוטפות, אנחנו מנסים להגיע ואגב, צריך גם להזכיר שאנחנו שלא הכל פה זה מדינה. יהיה לכם יותר קל כשיותקנו התקנות, נכון? אז למה אתם לא לוחצים שזה יקרה? אני חושב שאנחנו מצידנו לוחצים שכל מה שאנחנו יכולים, אנחנו לא נחייב את עצמינו בתקנות שאנחנו לא יכולים לעמוד בהן. כל מה שאנחנו יכולים לבצע ואנחנו בהתייעצות מתמדת עם קופות החולים ועם בתי החולים וצריך לזכור שיש הרבה שחקנים שלא מיוצגים פה,

בית החולים שערי צדק ובית החולים הדסה, לכל אחד מהם יש תקציב שהוא מנהל ויש לו את ההשלכות של זה. אנחנו הולכים עם כל הגופים האלה ומנסים להגיע להסכמות וזה קשה. התקציב קטן ולוחץ וכל מה שלא עולה הרבה יקודם

מה למשל? אני אשב פה עם אנשי המקצוע, יש פה אנשים.

תשבו עם הנציבות ואנחנו נשמע את זה בפעם הבאה אבל גם למבנה, אנחנו צריכים תקציב צבוע. אי אפשר להתקדם ככה, אתם צריכים להבין את זה. אי אפשר להתקדם בלי תקציב צבוע גם למבנה. משרד האוצר למה אגב, יש לרשויות סיוע ולמשרד הבריאות לא? אנחנו עובדים גם על סיוע למערכת הבריאות במסגרת התקציב הקרוב. מה זאת אומרת? תפרט קצת יותר. השיטה שבה עוברים כספים למערכת הבריאות, בניגוד לרשויות שזה בעצם חלק מהמדינה ואז אפשר להעביר לרשויות כספים בצינורות ישירים.

למעט בתי החולים הממשלתיים, אי אפשר להעביר כסף לגוף בריאות כזה או אחר סתם ככה. לכן אנחנו עובדים על יצירה של מבחני תמיכה להנגשה. יש לכם כבר לוח זמנים, אתם יודעים מתי זה אמור לצאת לפועל? מבחינתנו זו בשורה שעתידה לצאת בתקציב הקרוב. אני מקווה, אני לא יודע להגיד. אני בטוח שיום רביעי עוד לא יהיו לנו נתונים אבל אני מקווה שממש בשבועות הקרובים כבר נגבש תוכנית להנגשת מבנים. אני לא יודע להבטיח ואני אעשה את העבודה בבית אבל אני מקווה שזו הדחייה האחרונה שנבקש אי פעם בהנגשת מבנים.

נשמח לקחת גם אתכם, את חברי הכנסת וכל מי שרוצה להצטרף אלינו וקצת להכיר את השטח בבתי החולים ובקופות. אנחנו כן עושים תוכנית גרנדיוזית ומשנת סדרי עולם במובן הזה של קידום הנגשת מבנים בהסכמה עם משרד האוצר כבר בתקציב הבא.

תודה רבה ועכשיו בזום יש לנו את נציג משרד האוצר, ידידיה גרינוולד? אתה יכול לעלות בבקשה אדוני וגם להתייחס לאותה הנקודה. כן, שלום. אני ידידיה גרינוולד, אני רפרנט פנים באגף תקציבים במשרד האוצר. כמו שכבר אמרו פה, בסיכומים התקציביים האחרונים אנחנו שמנו דגש משמעותי על הנושא של תקציבי הנגשה וברשויות מקומיות באמת צריכות לשים את זה בראש סדרי העדיפויות שלהן, כי הן מקבלות תקציבי פיתוח שמיועדים ואנחנו רצינו שהם יהיו מיועדים בעיקר לזה, כדי שיקבלו משמעות ושיקבלו פן מאוד משמעותי בנושא הזה.

יש פה אחריות מאוד גדולה על הרשויות המקומיות מבחינת סדרי עדיפויות. כמו שכבר אמרו, יש גם תקציבים ייעודיים לרשויות מוחלשות וגם את התקציב של ה-56 מיליון ₪, שעדיין לא נוצל במלואו, שלמה הזכיר קודם שזה ינוצל בזמן הקרוב. אבל לפחות מבחינת תקציבים זה מה שקיים היום. אוקיי. אז קודם כל זו בשורה ואני חושבת שהיא מאוד מאוד חשובה מבחינת הוועדה הזאתי, הנושא הזה של סיוע תקציבי להנגשה במבני הבריאות, זה דבר שהוא כמו ששמעתם כאן זה דבר שהוא קריטי וחשוב ואנחנו שמחים לשמוע את זה ואנחנו כוועדה מבקשים לקבל עוד עדכון ודיווחים על התוכנית שלכם ועל איפה זה עומד. מבחינתנו תבואו בעוד שבועיים, אם זה כבר עכשיו עומד על הפרק ואתם ממילא מכניסים את זה היום לתקציב, אז אנחנו מעוניינים לקבל פה דיווח.

יש לנו עוד מעט מאוד זמן לשמוע עוד נוכחים שנמצאים בשום ולאחר מכן אנחנו נסכם את הדיון הזה. בית איזי שפירא, עינת פרי. בבקשה גברתי יש לך ממש שתי דקות. תודה רבה שאישרתם לי לדבר. בוקר טוב אני ד"ר עינת פרי,

אני אמא לשלושה ילדים-כולם סובלים מתסמונת בשם - - -, שהיא תסמונת רב מערכתית. הילדים מוגדרים כבעלי צרכים מיוחדים ואני נכה על כיסא גלגלים ממונע, כפי שאתם רואים. זאת הסיבה שאני מתנדבת בפורום איזי שפירא והמטרה שלנו היא להנגיש את מערכת הבריאות ששמתם לב שהיא לא מונגשת. דיברתם כבר על המספרים ודיברתם על כל הדברים אני רק רוצה להסביר לכם במה מדובר,

שני הילדים שלי, לפני חצי שנה התחילו להתעכב בכתיבה. הם הפסיקו לכתוב כמו שצריך, בגלל התסמונת. באופן נורמלי פנינו מיידית לריפוי בעיסוק שאישרו לנו כי יש להם את כל התנאים וכולם מכירים אותם.

כשחיפשנו מרפא בעיסוק שתטפל בילדים שלי, הסתבר שבקופה שלי אין מרפא בעיסוק במרחש של עד 25-30 קילומטר עם מרפאה מונגשת שאני יכולה להגיע אליה. אז פניתי חזרה לקופה והסרתי להם את המצב והקופה הייתה ממש בסדר והפנתה אותי לטיפול פרטי. אבל אתם יודעים מה קרה? גם פרטי אין, אין פשוט אין באזור שלי מרפאה בעיסוק שיכולה לטפל בילדים שלי בגלל בעיות הנגשה. זה לחלוטין לא נראה לי סביר בשום דרך או מקום שבשנת 2021 שהילדים שלי יעוכבו בחצי שנה בטיפול, מה שעלה להם בעיכוב משמעותי ביכולות שלהם בבית ספר. תבינו, אנחנו מדברים על חיים של אנשים, על סכנת חיים, על עיכוב בטיפול, על דחייה ועל דברים שהם מינימליים, אנחנו מדברים כאן על זכויות יסוד. אז אולי תפסיקו כבר עם העיכוב הסופי/עיכוב אחרון, שמענו את זה כבר כל כך הרבה פעמים מאז שהחוק עבר בשנת 2007. לא הגיע הזמן שהתקנות יותקנו? שהחוק יועבר? זהו. זה מה שרציתי להגיד. רק להציג את המקרה.

את צודקת וזה חשוב מאוד לשמוע את זה.

עמותת נגישות ישראל, עורכת הדין ענת אריאל, היועצת המשפטית. בבקשה גברתי אנחנו איתך ואנחנו שומעים אותך רק בקצרה בבקשה. אני רוצה להגיד באמת, תודה על זכות הדיבור. אני אעשה את זה בקצרה. אמרו פה דברים מאוד מאוד חשובים, שאנחנו עובדים עליהם המון זמן ובאמת תודה על הדברים של יושבת ראש הוועדה, שאנחנו תומכים בהם ושל חברת הכנסת פינטו כמובן ושל הנציבות. אני לא רוצה לחזור על הדברים האלה, אני רוצה לשים דגש על באמת המנגנון שנאמר פה שהוא מבחינתנו מאוד חשוב, המנגנון של המנהלת. הגורמים שמפעילים אותו, אנחנו רואים בזמן האחרון שדברים מתקדמים, זה מנגנון חשוב וכולם צריכים לאמץ את המנגנון הזה, אבל צריך לעבוד עוד קשה. אני חושבת שאם אנחנו מגיעים כרגע לעוד אורכה שלצערנו הרב וככל שהיא תינתן, אנחנו מבקשים שתהיה מנהלת עם תוכנית עבודה מסודרת שתוצג לוועדה ולנציבות בתוך מקסימום חצי שנה. אנחנו מבקשים שקיפות. שקיפות זה דבר כזה חשוב, שתהיה שקיפות וכל רבעון יהיה עדכון סטטוס לוועדה, לנציבות ולציבור שיראה את ההתקדמות. שתהיה, כמו שאמרה הנציבות אכיפה עם סנקציות מאוד מאוד בוררות ומי שלא יעמוד בתוכנית העבודה הזאת יקבל את הסנקציות האלה. התקציב יהיה ידוע מראש ולא יוכלו לבוא ולהגיד אחר כך שלא בוצעה הנגשה בגלל בעיות תקציב ואנחנו לא עומדים שוב ביעדים. באמת דגשים שמאוד מאוד חשובים לנו.

תודה רבה גם לך. אני אשמח להצטרף לדבריה של נציגת נגישות ישראל. אני רוצה להגיד באמירה כללית, יש התנהלות עקבית לצערי בוועדות האחרונות שנציגי משרדי הממשלה מגיעים לוועדות בכל נושא שהוא ובמקום להביא נתונים, התקדמות, של למה הם מבקשים ככה או אחרת ואיך הם מתכננים להביא את זה, הם מביאים שלל תירוצים וסיבות למה לא. אני אשמח אם נציגי משרדי הממשלה יוכלו להגיע לוועדות עם נתונים לעניין. אנחנו מדברים על אנשים עם מוגבלויות כאן,

אני מצטערת, יש פה אזרחים של מדינת ישראל שהם מחויבים לקבל שירות נגיש. זה לא חפץ כזה או אחר או צעצוע. בפעם הבאה, כולם להגיע עם נתונים מדויקים ועם סיכום, להגיע לדיון ענייני ולא עוד הפעם להגיד "למה לא" ולמה מבקשים עוד הארכה ולמה עשינו רק 20% ולמה זה מורכב או בלתי אפשרי. אלו דברים שאני שמועת מגיל אפס, כל החיים שלי אומרים לי "שירלי זה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי" די, זהו נמאס! תבואו, תביאו נתונים וננגיש את מדינת ישראל כמו הרבה מדינות באירופה, שהן נגישות ברמות שאנחנו שואפים אליהם והלוואי שנגיע בשנים הקרובות. הגיע הזמן שמדינת ישראל תתנהג בצורה רצינית ואת התירוצים להשאיר מאחור, סיימנו את השלב הזה. והדבר המדהים הוא, שהמחוקק כבר מזמן נתן את דברו ובאמת החוקים האלה כבר כל כך הרבה שנים, אתה דיברת על 1072, שזה דבר מדהים. 50 שנה ושום דבר לא נעשה. אני באמת מבקשת, גם מיושבת ראש הוועדה הצעה ואני רוצה לשאול אם אנחנו מגיעים פה עם תירוצים למה הדברים לא מתקדמים? 50 שנה הכל נמצא באותו המקום. אחת לתקופה שאת תחליטי, אם זה פעם בחודש או בכמה חודשים, לעשות חשיבה על דיוני מעקב. פשוט לשבת על הווריד ולשאול אם יש התקדמות, פשוט לדחוף אתכם. לא יודעת אולי זה מה שיביא את הפתרון. אז הנושא הזה הרי, אף אחד פה לא חולק על כמה הוא חשוב וכמה אנחנו מעוניינים, כולכם ואני יודעת גשם הגורמים שיושבים פה ולכאורה "כעסנו" ובאנו בטענות כלפיהם. ברור לי שגם אתם רוצים לסייע ולסיים את גם את כל תהליכי ההנגשה בכל המשרדים ובכל מבני הציבור וכולי. אני קצת מסתייגת מדבריה של שירלי היקרה, אני לא חושבת ששום דבר לא נעשה, אני חושבת שיש פה עשייה של השנים האחרונות. אבל ברור לי לגמרי שהדרך היא עוד ארוכה. אם תדברי עם האזרחים שמנהלים עם השירותים האלה, מבחינתם שום דבר לא התקדם. אני מקבלת ועם זה אני לא יכולה להתווכח. אנחנו נשמע עוד נציגה אחת אחרונה ואז נסכם את הדיון. עמותת שוויון ארגון מורשי נגישות, הגברת אילנה בניש, בבקשה. שלום לכולם, צוהריים טובים. אני מבקשת לברך על הדיון ולציין נקודה שלדעתי בכל אופן מתפספסת. אכן נעשים הרבה מאוד מאמצים לבצע התאמות נגישות גם במבנים וגם בשירות.

לטעמי בכל אופן, בעיה מאוד רצינית ביישום בפועל שקשור להיבט או להיבטים המקצועיים של ביצוע התאמות הנגישות. רואים את זה גם במבנים וגם בנגישות והם גורמים מעכבים מאוד. שלא לדבר על בזבוז כספי ציבור אדירים בכל מה שקשור לביצוע התאמות נגישות ופה אני כן מבקשת להתייחס דווקא להיבט הזה של היועצים, מורשי נגישות השירות, טכנולוגיות שבהן משתמשים-שלא מספקות את התאמות הנגישות הנדרשות. בסופו של דבר, כשיש כוונות טובות קודם כל ואחר כך חקיקה ותקנות וניסיונות להסיר את מה שלא הוסר בתקנות, עדיין התלונות שמגיעות בקרב אנשים עם מוגבלות הן תוצאה ישירה של תהליכים מקצועיים לא תקינים של בקרה ואכיפה. אני חושבת שצריך לתת לנציבות השוויון יותר כוח להפעיל את הסמכות שלה. גם כשמבצעים עבודות של צווי נגישות, אז צריך לעקוב אחרי הצווים האלה ולראות מה קורה איתם לאורך הדרך. אני לא יאריך כאן, אני כן אשלח לגברת יושבת ראש לגברת יושבת הראש של הוועדה מסמך מתחום ההתמחות שלי, שזה הנגשת נגישות לשירותי אינטרנט. אני חושבת שבסופו של יום, כשאנחנו מסתכלים למשל על הנגשת המרחבים הדיגיטליים, שיותר ויותר נעשה בהם שימוש גם בגלל נגיף הקורונה. הרבה מאוד אתרי אינטרנט וגם של קופות החולים, לא מונגשים. אני חושבת שצריך לקחת את הדיון כאן צעד אחד יותר לעומק בהיבט הזה של רגולציה על ההיבטים המקצועיים של שירותי ההנגשה. אם מורשה נגישות שירות או יועץ כלשהו או מישהו שמוכר טכנולוגיה שלא מבצעת את ההנגשה בפועל, מוכר את זה לחייב ואני אומרת למשל: למשרד הבריאות או לאיזה שהוא ארגון אחר והמוצר או השירות הזה לא עומדים בתקנים ולא עומדים במענים, אז בסופו של דבר בוודאי שאנשים עם מוגבלויות יגיעו עם טענות. מאחר ולא התקיים פה עדיין דיון על הנגשת שירותי אינטרנט, כשיבוא היום אני ארחיב יותר. תודה רבה . תודה רבה.

אני רוצה לסכם ורשמתי לי כאן מספר נקודות שאני מבקשת שיקרו במהלך הימים הקרובים, עד הדיון הבא. זה הכל תלוי באמת בגורמים שיושבים פה סביב השולחן: משרד המשפטים, הנציבות, משרדי הממשלה השונים אם זה הפנים, האוצר והבריאות. אני מקווה שאני פה לא אפספס פה שום נקודה שרשמנו לעצמינו, אבל אחד הדברים שאני מבקשת שיהיו בתיקונים בהצעת החוק הזו, זה לעגן גם את הוראת החקיקה כמו שיש לנו לגבי המדינה, כך גם לגבי רשויות מקומיות או ההיפך. לגבי השכירויות, המקומות של השכירויות החדשות. בחוק הרי יש איזה סעיף שקובע שהחל מה-31 למארס 2022 רשות מקומית תתקשר עם בעלים של מקום ציבורי לצורך מתן שירות ציבורי רק אם בוצעו באותו המקום התאמות נגישות על פי חוק. אני לא ראיתי שאותה החובה חלה גם לגבי המדינה. אם צריך אני. אוקיי, כי אני חושבת שזה באמת סופר חשוב וקריטי. לגבי הצעת חוק העיצומים הכספיים, דיברנו על זה מקודם ואנחנו מקדמים את זה ואני שמחה שמחר זה יעלה להצבעה ראשונה. הדברים שמבחינתנו חסרים לנו כאן, זה כל מה שקשור למשרד הפנים. אני מבקשת ממשרד הפנים לעשות עבודה הן לגבי התקציב להנגשת הרשויות החלשות, הן לגבי הקמת המנהלת במשרד הפנים או שיתוף פעולה עם המנהלת הקיימת ברשויות המקומיות באופן טוב יותר ומיטבי יותר, כמו המנהלת שקיימת בדיור הממשלתי. שתתחלל את כל הנושא עם כל המעטפת המקצועית שצריך, שזה אומר הייעוץ המשפטי וההנגשה והמפקחים. באמת המודל שמקודם ערן הציג בפנינו. חשוב לי לתקן את הצעת החוק לגבי השקיפות והדיווח, אלו שתי נקודות שדיברנו עליהן. הן לגבי הבריאות והן לגבי הרשויות המקומיות, הואיל ובעיקר עבורן הם מבקשים כאן דחיית מועדים ארוכת טווח. אנחנו מבקשים לקבל גם נתונים ביחס לנתונים גם של השקיפות וגם הדיווח. לגבי השירותים המונגשים, אני יודעת שאתם יושבים על זה. אני מבקשת שכן תעשו את כל המאמצים להגיע עם הנציבות לאיזו שהיא הסכמה של העקרונות שניתן היום כבר לעגן בחוק, היום. לא להמתין לתקנות הנגישות הבריאות. אני יודעת שאתם משוחחים על זה ואני בטוחה שאתם תמצאו את הפתרונות ואני מבקשת שזה ייעשה באמת בהסכמה, כדי שאפשר יהיה לקדם את החוק. כי אלמלא הדברים האלה, אני לא רואה את האופן שבו אנחנו יכולים להצביע על החוק בנוסח הזה. אז יש לכם עוד הרבה מאוד עבודה. הנתונים ממשרד הבריאות כאמור, לא הגיעו אלינו ואם אתם רוצים להעביר אותם אלינו שוב ניתן לכם את המייל החדש. אנחנו נקבל אותם ונדון בהם. הדיון הבא הוא ביום חמישי, אז אני מאחלת לכולכם בהצלחה בשיחות ביניכם. תודה רבה.

ננעלה בשעה 12:35.